הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 101) (רכישת דירה עבור ילד יתום מאחד מהוריו), התשפ"ג-2023 (פ/512/25)

של חבר הכנסת יעקב אשר ושלי, אני גם הצטרפתי להצעת החוק הזאת. על אף שהצעת החוק הזאת הייתה יכולה להיות מיותרת, לו אתם, משרד האוצר היה עומד בזה, שם את זה בתקנות שלו, בהוראות הביצוע. גם לשים בהוראות הביצוע וגם ליישם את זה ככה. ברור. יעקב, אם אתה יכול בבקשה, היות ומדובר על חוק קצר, אם אתה יכול להקריא את החוק ולהסביר. במקום היועצת המשפטית? לא, אני לא אקח לה את זה. שיסביר.

אני רק אסביר את הצעת החוק. הנושא הזה כבר כמה וכמה שנים, ובטח הרב גפני זוכר יותר ממני, כמה זמן אנחנו מתעסקים עם העניין הזה. והתעסקת פה בוועדה לא פעם ולא פעמיים. בלי להיכנס כרגע ליותר מידי דברים מה היה ולא היה. אבל הצעת החוק עצמה היא הצעת חוק חשובה. כי בעצם יש הגדרה וזה בסדר, שמדינת ישראל לא רצתה שיעשו 'שימוש' מה שנקרא, בתא המשפחתי, מה שנקרא, כדי לרכוש דירות בצורה כזו או אחרת ולקבל פטורים כאלה ואחרים. ולכן קבעו שילד עד גיל 18 הוא נכלל בתוך התא המשפחתי ומגיל 18 והלאה זה הדירה שהוא קונה או שקונים עבורו זה על שמו והוא לא צריך לשלם על זה את מס הרכישה כפי שנקבע בחוק. ילד, משפחה שחוותה יתמות, ילד שהתייתם או מאבא או מאמא, או חלילה משניהם, אני מקווה שלא יהיה לא זה ולא זה ולא זה. גם אם הוא ילד בן 3 או בן 4, זה זמן מעבר לעניין ההומניטרי, אבל יש פה משהו הרבה יותר מזה. בגלל שאי אפשר לדעת מה האבא או אמא יעשו בהמשך חייהם. ויכול להיות שיתחתנו שוב, יכול להיות שיבנו משפחה אחרת ואז הכול משתנה וכו'. ורוצים להבטיח את עתידם של היתומים להמשך החיים. אני חושב שזה דבר אלמנטרי, ברור לחלוטין שהם לא צריכים להיות ממוסים על כך. ולכן בעצם הצעת החוק אומרת במילה אחת שילד יתום מאבא או מאמא הוא בעצם כאילו הוא בן 18, לצורך החוק הזה.

ואז הוא לא נכלל בתא המשפחתי. אני רוצה לסבר אבל את אוזניך, יושב ראש הוועדה. רק אני מחכה שרשות המיסים. לא, אתה לא צריך לחכות. לא, לא, הם מדברים, אז אני כן רוצה שישמעו. שנייה, לא, לא, היועצת המשפטית עובדת. שלומית, אנחנו עוצרים את הישיבה.

זה כבוד שבשביל היועצת המשפטית אתה עוצר ישיבה. אני חושב שלא צריך להסביר את הנחיצות ואת הדבר האמיתי והנכון של זה. אני חושב שאמרנו את זה במילים מאוד קצרות. כמו שאמר הרב גפני, חבל שזה לא הוטמע ולא נעשה בנהלים. כי הרבה מאוד אנשים, אז אלה שלקחו עורך דין והלכו ותבעו, קיבלו. אבל אלו שלא ידעו לעשות את זה נפלו בדרך. אבל אמרנו, לא נתייחס כרגע לעבר. אבל אני כן רוצה דבר אחד לבוא ולומר. ופה זה דבר, אדוני, ממש מזעזע אותי. יש כרגע, אחד המקרים שנמצאים כרגע אל מול רשות המיסים. זה אחד, אחד מיתומי מירון.

אני אזכיר לאדוני מאבק שעשינו, אני וביחד עם חבריי, והצלחנו בו ברוך השם בסוף, לקבל פיצוי מהמדינה לכל משפחה שקרה לה אסון כזה. עכשיו, זה סגירת מעגל מבחינתי. זה היה דיון אצל חברת הכנסת רייטן. לא, זה היה בשביל לעשות את זה אחר כך, לעשות את זה קבוע. אבל ניהלנו מלחמה מול שר האוצר בזמנו, ליברמן, וייזכרו לטוב כמה אנשים שעזרו לנו בממשלה הקודמת. לא משנה. בסוף המדינה נתנה את הפיצוי הזה.

אחת המשפחות, רוצות לקחת חלק מהפיצוי הזה כדי לחזק את עתידם של הילדים היתומים האלה, שעברו את הטראומה הגדולה הזאת. הנה עכשיו הם תקועים בזה, הם צריכים ללכת להליך משפטי כזה או אחר.

גם למשרד האוצר וגם לרשות המיסים, אתם צריכים להודות לנו על הצעת החוק הזאת. כי לקחת מיסוי מילדים ממשפחות כאלה, במיוחד כשאנחנו יודעים שזה המון לבנות את העתיד, הילדים היתומים האלה, זה לא מצווה רק, זה חובה ציבורית. אי אפשר להטיל מיסוי על דבר כזה. ואתם רק תודו לנו בסופו של דבר, ואני בטוח שאתם תודו לנו על הצעת החוק הזאת. ולכן אני מבקש, אדוני יושב הראש, למצות את ההליך ולהביא את זה לקריאה שנייה ושלישית ונוכל, מה שנקרא, בעניין הזה לקבל הרבה מאוד זכויות בזה ובבא.

חברי הכנסת, בבקשה. אנחנו היינו שותפים לעניין זה בדיונים כאן. טוב, לא חשוב, קצת עצבנו. אבל אני לא יכול להתעצבן. מאחר ואני אחראי שיושב ראש במפלגה לא יהיה עצבני יותר מידי, החלטנו לעשות את זה בחוק ושיפסיק להתעצבן עליכם,

אנחנו יודעים שפעם אחת הוא התעצבן וזהו, אבל זה רק בעניין הזה, זה לא בעוד עניינים, רק שתדע. כן,

חבר הכנסת יעקב אשר, יישר כוח על החוק.

כמובן, כל הזמן בדיונים שפה הובלת את הנושא הזה. ורשות המיסים, לכן אני אומר לכם, והאוצר, אתם בעצם שתי רשויות שהן רשות אחת. הרי באנו לפה כמה פעמים וכן יהיה, לא יהיה, כן בחוק,

ואפילו אחד מכם אמר מהנוכחים שיושבים פה, הצעת חוק זה מה שיפתור. בסופו של דבר, כשמביאים הצעת חוק, למה הבאתם את הצעת החוק. מנסים להוריד את הצעת החוק. זה רק מראה שלצערנו, הכלי הזה שאנחנו פחות אוהבים להשתמש בו, כי הצעת חוק, הליך של חקיקה במקרה החוק הזה הוא יחסית לא הרבה זמן. אבל הליך חקיקה לוקח זמן, היינו מעדיפים לפתור את זה עוד לפני זה. אבל לא יכול להיות שאנחנו צריכים להגיע למקום כזה שכל פעם אומרים לנו מטפלים, מטפלים ולא מטפלים. זה חוזר על עצמו פעם אחר פעם. אז לכן, החוק הזה הוא חוק מבורך, הוא חוק טוב. אני מקווה שזה חוק שגם ילמד את כל מה שצריך ללמוד, שאפשר לפתור בעיות גם בלי חקיקה.

אנחנו נביא חקיקה ויש לנו כמה כאלה שכבר נמצאים. סתם לדוגמה, הרב גפני, הבנקים שאתה בחקיקה, כי הם לא יודעים. ואגב, אם כבר אני מזכיר את הבנקים, אז הזכרת בבוקר את בנק לאומי, על האחוז שהוא עשה. אנחנו מאחלים לו בהצלחה וזה טוב שהוא עשה את זה. אבל זה רק מוכיח עוד פעם, שמים הצעת חוק, מתחילים לדבר איתנו. רק פה כנראה פספסו את הרכבת והחוק כבר יעבור. אנחנו מקווים שלא נצטרך להגיע לפספוסי רכבת כאלה. יש עוד לקונה בחוק, שכאשר, ואולי זה המקום, היועצת המשפטית, הייתי מבקש את ההתייחסות שלך בעניין הזה. יש מצב שאם למשל יש יורשים והיורש קיבל, והוא קנה חלק נרשם בדירה עליו. נגיד זה מספר אחים. אחד מהם נרשם מהיורשים. הוא לא יכול להירשם למחיר למשתכן.

הוא יורש.

הוא 10% או 5%, הוא לא יכול במחיר למשתכן.

לא מדבר שקנו לו דירה אז תגידי שהוא ניצל את זה. אבל יתום שהוא נמצא בחלק? שיכול להיות שהוא יגדל עוד יהיו משפטים, הוא לא יודע מה יהיה בין כל האחים, הוא לא יודע מה,

על זה אנחנו לא נותנים לו, בשביל 10% שהוא לא יוכל להיות במחיר למשתכן? אולי זה המקום לתקן גם את זה. אם היו הולכים לפי ההגדרה אצלנו זה לא היה קורה. שנייה, שנייה. רגע, מה הוא אמר, מה אמרת? אם היו הולכים לפי ההגדרה בחוק מיסוי מקרקעין אז לא הייתה בעיה.

- - - אתה מדבר בלי קשר להצעת החוק הזאת, נכון? אני שואל אם זה נכון התיקון גם פה, על זה אני שואל. אני לא אעכב אתה חוק כמובן בגלל זה. הוא אומר שאם זה היה בהגדרות שלהם. לא, בהגדרות שלנו זה מוציא. מי שרוכש דירה ויש לו רק חלק קטן בדירת ירושה, זה כל מה שיש לו, הוא רוכש דירה יחידה. אז אם זה היה הולך לפי ההגדרות שלנו. הוא נקרא על הדירה היחידה. אם יש עד חצי אפילו בדירת ירושה. לא, לא הבנתי. אתה מדבר מהר מידי. או שאני מבין לאט מידי. אז בוא נעשה סדר. החוק הזה עובר,

ואז תהיה מציאות כזאת שהיתום הזה, שהוא בפועל נמצא כחלק ממשפחה, הוא בעצם יהיה מחוץ לעניין כשיהיה זה? לא, הוא לא דיבר על היתום, זה משהו נפרד.

ליתום הזה אין בעיה, קנו לו דירה. יש לו דירה, הוא לא צריך להיות במחיר למשתכן. כן, נגמר.

אני רק שואל אם זה נכון להביא פה את התיקון של יתום,

של יתום שנמצא, שהוא מקבל עכשיו בירושה 10% מהדירה, 20%. חלק מהירושה. לא היתום הזה, זה יתום אחר. השאלה אם הוא, נכון לתקן פה גם? מה התשובה לשאלה הזאת? עד שליש יש זכאות, אני חושב, אם אני זוכר נכון. אצלנו בהגדרה, דירת מגורים למס רכישה, דירה יחידה, אם יש חלק קטן בדירת ירושה. אני מדבר על מחיר למשתכן, כן? אני מדבר אצלנו קודם. אנחנו אחראים לחוק אצלנו. אז אם היו מפנים לבעלים של דירה יחידה, לפי חוק מיסוי מקרקעין, לא הייתה בעיה.

אז איפה הבעיה? הבעיה אולי בכללים של מחיר למשתכן,

משרד השיכון. אבל אומר לי העוזר לי, ינון,

צריך לבדוק את זה. שעד שליש. נכון, זה לפי החוק שלנו. יכול להיות שאתה צודק, אני אבדוק.

אני גם מכיר בשאלונים של זה, זה עד שליש. אני כבר אומר, אני לא מבקש לעכב את החוק בעניין הזה. אני לא מעכב את החוק, כי אני חושב שהחוק הזה חשוב מידי בשביל לעכב אותו אפילו עוד דקה אחת. אני לא בטוח - - - לא, אני אומר לרשות המיסים, שלא יחשבו לבנות על זה. יעקב, אני אומר את זה לרשות המיסים, שלא יחשבו שהיה צליל בדברים שלי. לפי מה שהוא אומר כנראה אין בעיה. אבל יש בעיה אם זה מעל שליש. לפי מה שהוא אומר זה מעל שליש יש בעיה.

אבל אם יתברר שיש בעיה נעשה תיקון. בסדר, תודה רבה.

אדוני יושב הראש, אני רוצה לברך אותך ואת חבר הכנסת הרב יעקב אשר על הצעת החוק הזו. אני חושב בהמשך לדיונים שקיימת, זה החובה שלנו. גם חובה לחוקק את זה וגם חובה למנוע ויה דולורוזה מכל יתום או משפחה שצריכים להגיע בשעות משבר ולנסות לקבל לכאורה את הביטחון הכלכלי של אותו יתום. זו מחויבות שלנו על פי התורה וזו גם מחויבות שלנו מבחינה אתית. לכן אני מברך אותך,

מברך אותך יעקב אשר וכמובן את ינון. התורה היא אתית. תדע לך, זה תמיד הולך ביחד. אני מסכים במאה אחוז. אלה שלא מכירים, אבל אני מסביר להם שגם מבחינה מצפונית אנחנו צריכים להיות שם. אבל רק בשביל למנוע את הויה דולורוזה, כמו שאמרתי קודם, רק בשביל זה אנחנו צריכים לחוקק את החוק הזה ולהביא אותו לסיום בהקדם האפשרי. אז תודה רבה לכם.

משרד האוצר, בבקשה.

היה לנו באמת את הוראת הביצוע, שעד לאחרונה פתרה את מרבית המקרים ובאמת נתנה מענה לאותם מקרים שהכסף היה חיצוני. אגב, עכשיו, זה יפתור את כל המקרים? נתקלנו עכשיו בבעיה שבאמת ההוראה לא יכלה לפתור וגם הסעיף לא. לא, אני חייב לתקן אותך.

אתה יודע שאנחנו יש לנו גם קצת כמה שעות מחוק ההסדרים ואני מעריך מאוד את הזה. נכון אולי שאתם, המקרים שאתם מכירים, אבל יש הרבה מקרים שאתם לא מכירים. ואנשים שילמו. את המקרים שהגיעו אלינו. בסדר. לא כל אחד יודע להגיע, לא כל אחד יש לו כסף לעורך דין. לא כל אחד זה. לא, גם אתם יודעים, בהתחשב בהיסטוריה, התקיימו פה לא מעט דיונים על הנושא הזה. לא, אנחנו חשוב לנו.

ופניות שהגיעו לפה שלא ניתן להם מענה. עשינו הרבה שיחות, גם בתוך הוועדה, גם שיחות מחוץ לוועדה על איך לקרוא את ההוראה הזאת, על איך לפרש אותה. האם יתום מקבל כסף מתרומות חיצוניות, זה כן יחול לגביו? לא, אז נכון. אני מסכים שהיה צריך את החקיקה כדי לפתור את כל המקרים האלה, שזה יפתור גם את המקרים של מירון וגם מקרים של יתום של צה"ל וכל סוג של יתום. חד משמעית. יתום זה יתום. נכון. והדבר היחידי שפתאום נכנס פה זה מס שבח. שלא כל כך ברור איך הגיע פתאום המס שבח. הרי דיברנו על המס רכישה, כספים שהגיעו לקטין שיגדל. מה הבעיה שלכם עם מס שבח? ובמס שבח, אם קטין כבר מוכר את הדירה כשהוא קטין, זה לא לדאוג לעתידו, אלא זה באמת כבר בתוך הכסף של התא המשפחתי. וזה משהו שלא הוראת הביצוע ולא הדיונים פה דיברו על האפשרות. לא, כמה מקרים כאלה יש?

אבל זה נכנס בדיון הקודם, זו לא הוראה שנכנסה מהאוויר. התקיים על זה דיון וזה הוחלט. שקטין יקנה את הדירה, יקבל וגם ימכור אותה כל עוד הוא קטין? על מס רכישה דיברנו. התיקון כלל גם את מס השבח. הוא לא פורסם כך סתם.

אני מסכים שזה רשום, אבל זה לא מה שהיה בדיונים וזה פתאום נכנס איכשהו למשהו שלא היה לפני זה בעיה לגביו וגם לא היו מכירות כאלה של קטינים.

כשעשינו, כשהתקיים הדיון בוועדה הוחלט להכניס את ההתייחסות גם למס השבח. זה הוקרא לפרוטוקול, התקיים על זה דיון. אתם לא העליתם אז את הטענות. אז מה שאנחנו אומרים פה, אנחנו לא חולקים על זה שזה רשום. מה שאנחנו אומרים פה למה זה צריך להיות במסלול? לא, שאלת מאיפה זה הגיע. אז אומרת היועצת המשפטית זה הגיע בעבר פה בוועדה ודיברנו על זה. זה התעורר מתוך הדיון. מס שבח? אני לא חושב שהיה מקרה שהגיע של מס שבח, או שאנחנו עכשיו רוצים לעודד גם מכירות לפני גיל 18?

אבל חשבנו שכן נכון למצוא איזה שהיא - - - אף אחד לא מעודד.

למצוא איזה שהיא הקבלה בין מס הרכישה למס השבח. שוב, אתם לא באתם והעליתם טענה אחרת בדיון הקודם. אבל אנחנו, אז עכשיו אנחנו. כמה מקרים כאלה? אני לא חושב, אני חושב שעכשיו יתחילו להיות. לא היו עד עכשיו. למה יהיו? כי עכשיו ברגע שאנחנו נותנים את האפשרות למכור עד גיל 18 אז ימכרו. אתה חושב שעל זה נקבע העניין? הרי מדובר על יתום שהדירה הזאת היא דירה שלו, שהוא יוכל לחיות. מה, הוא הולך למכור את זה עכשיו? אז בגלל זה. בגלל המס שבח? אבל בגלל זה אנחנו לא רוצים לתת את הצורך ואין צורך לתת את הפתרון הזה למס שבח. אני רק רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו סיכמנו שאני לא מתעצבן, אז אני לא מתעצבן. אבל אני מתחנן, כאן בוועדה, תשימו את זה בנוהל שלכם, בנוהל העבודה. ואמרתם כן וכן וכן וכן. והתברר לי שעד שאתם מקבלים החלטה או כל מה שנעשה מסביב, אז אנחנו מגיעים רחוק מאוד. ולכן אני הייתי מציע, תרדו מהעניין הזה. תנו להעביר את החוק. לא מדובר פה על מי יודע מה. מדובר על דבר הומני ממדרגה ראשונה. אם הייתם עושים את זה, לא היינו מביאים את החקיקה. החקיקה באה מכיוון שלא עשיתם. אז קצת צניעות.

גם על מס שבח?

כמה יהיה? אתה מכיר שיתום ילך וימכור את הדירה בגלל שיהיה לו מס שבח? בכל מקרה צריך את האישור של בית משפט בשביל זה. ובית משפט לא ייתן למכור את זה אם הכסף ילך ליתום. רגע, רגע, רציתי לתת לך לדבר. בבקשה, עורך דין, כן?

באמת אני מרשה לעצמי להודות גם בשם, כמי שמייצג לא מעט עסקאות כאלו, אז להודות לחברי הכנסת אשר וגפני באמת. ולאזולאי. גם ליוני. אנחנו לא סתם יושבים פה, שתדע. אנחנו מחכים בדיוק לתודה הזאת. עכשיו זה הרגע המכונן. אתמול בערב נפגשתי עם אמא, עם אלמנה, אתמול בערב נפגשתי עם אלמנה שעשיתי לה עסקה. ועדיין אין לנו החלטה של מיסוי מקרקעין בעניין הזה. והיא אומרת לי אני רוצה לקחת משכנתה, אני לא יודעת אם אני יכולה לקחת משכנתה, אם אני לא יכולה לקחת משכנתה על הדבר הזה. ואמרתי לה אני לא יודע באמת איך לענות לך על זה. נכון, לגבי מס הרכישה. אז הצעת החוק באמת אמורה לפתור את הסיפור הזה, כי באמת זה יחריג באופן טוטאלי את הילדים האלו. מס שבח אני חושב שאין בעיה בכלל. כי א', צריך אישור של בית משפט. ובית משפט לא ייתן למכור את הדירה אם הכסף יחזור לתא המשפחתי. הוא ידרוש שזה יישאר בכל מקרה בנאמנות עד גיל 18 של הילד. ונניח שימכרו את זה והילד עצמו יקנה אחרי 18 חודש דירה יותר יקרה, אז בסך הכול הוא משביח את הנכס של עצמו. עוד פעם, מחוץ לתא המשפחתי. הם טוענים, אני אסביר את רשות המיסים. הם טוענים, הוא אומר זה יעודד את העסקאות האלה. לא אכפת לי שזה יעודד אותם, אני אגיד לך למה. מה שנקרא תחמוני מס. אבל לא אכפת לי, זה לא תחמון מס. תמיד הוא יישאר של הילד. תמיד יישאר. אז אם זה נשאר של הילד, אז מה הבעיה?

מה אכפת לי שהילד כל 18 חודש יקנה דירה יותר יקרה? נגיד שיהיה לו בעוד שנתיים אפשרות. למה אתה צוחק? אתה מכיר מקרים כאלה? לא, אבל הם טוענים שאולי זה יקרה עכשיו, זה יעודד את זה. עד היום? עד היום אין כזה דבר. רגע, עד היום, אני רוצה לדעת. אתה יש לך ניסיון עם זה. עד היום, האם היו מקרים כאלה שיתום? זה כמו שאני אשאל אם עד היום מי שמחזיק דירה יחידה מוכר את זה לפני ה-18 חודש. לא קורה, כי הם מחכים 18 חודש. אז גם היום הם מחכים לגיל 18. גם המקרים שנתנו הם לא מוכרים.

אני שואל האם אתה מכיר מקרים עד היום. אז אפשר,

למצוא פתרון שלא יהיה לנו מצב שמה שאנחנו עכשיו עושים זה נותנים לקטין לקנות את הדירה. אבל הסינון של בית משפט, לדעתי, זה סינון מספיק. זה קיים בחוק. דרך אגב, מה שאתה אומר זה לא מדויק. כי בית משפט גם אם לא כל הכסף הגיע מהקטין אפשר להחזיר. זה לא נכון. כן יעקב? אם ההלוואה הגיעה מההורה הוא כן ייתן את האפשרות להחזיר להורה.

לפי דעתי זה לא יקרה, גם אחרי שהחוק הזה יעבור. אבל אם זה יקרה, זה נשאר אצל הילד.

לא, רגע, מה זאת אומרת יישאר אצל הילד? בית משפט, אם הוא יודע, עכשיו פתחנו את זה גם אם ההורה נותן הלוואה לילד לקנות דירה. אמרנו בסדר למס רכישה. אז עכשיו גם אם הכסף יגיע מההורה וההורה יגיד לבית משפט, וזה טבעי, שאחרי המכירה הוא רוצה את הכסף של ההלוואה חזרה. ובית משפט יאשר. הוא לא יגיד שזה יישאר אצל הקטין אם הכסף של ההורה. אז מה עשינו בזה? אבל ההורה מקבל את זה בלי ריבית. לא נכנסים אחד בדברי השני.

אני אענה על זה. זה פשוט מאוד. בגלל שגם אם זה נכון שהאמא נתנה הלוואה והילד מחזיר את זה אחרי שנתיים שלוש, בסופו של דבר הקרן, הקרן שהאמא נתנה יחזור לאמא,

אבל לא באנו לעודד. ההורה לא ירוויח מזה כסף. התא המשפחתי לא ירוויח מזה כסף. מי שירוויח בסופו של דבר זה אותו ילד שיצליח לקנות דירה יותר יקרה. בסופו של דבר הוא משביח את הנכסים שלו בעצמו. אבל אם הוא מוכר, דקה, אם הוא מוכר את הדירה. ואחר כך קונה. אבל זה נשאר אצלו. רגע, לא, אני שואל הפוך.

יכול להיות שאתה לא מרוויח פה,

כי בזה שאתה, הוא מכר והוא קנה עכשיו דירה מושבחת יותר.

זו עדיין דירה יחידה שלו. אז הוא נשאר עם אותו פטור, מה הבעיה? לא, אנחנו דיברנו פה לגבי מס שבח,

לא, אז אני שואל. כאילו, אם זה ככה, אז אין לך בעיה בכלל.

אני מבחינתי זה טוב שיש את הפטור הזה ממס שבח, אני לא בצד שלהם. יושב הראש, רק אני רוצה להשלים, הרב גפני. אני רוצה להשלים רק נקודה אחת מאוד פשוטה. לא הבנת אותי. כן, בבקשה.

עד היום דיברנו לתקן את הוראות הביצוע ועכשיו זה לדעתי נהיה בחוק הרבה יותר טוב. אבל יש רק בעיה אחת עם זה, שאני גם דיברתי עם היועצת המשפטית מקודם, ואני מבין שאי אפשר להחיל את זה רטרואקטיבית. עכשיו, בשים לב לכך שמר אהרונוביץ אמר גם בישיבות הקודמות וגם מקודם אמרו את זה, שאין הרבה הרבה מקרים כאלו, אז אני הייתי מבקש שהם לפחות יגידו שהם יפרשנו את החוק הזה באופן כזה שלפחות התיקים שפתוחים היום, שאותה אמא שנפגשתי איתה אתמול שתהיה רגועה.

שם לא יגידו עכשיו - - - אני מבקש לסכם. יעקב, אתה רצית להגיד משהו? אז אני רוצה לסכם. הסיכום הוא כזה. שהחוק הזה צריך לעבור כמות שהוא. אני לא חושב שיש מקרים אחרים שיגרמו נזק. אם אתם תראו במהלך השנה וחצי הזאת אתם תראו שפתאום יש אינפלציה של מכירות דירות בגלל מס שבח וזה באמת גורם נזק, אז בחוק ההסדרים תביאו תיקון לעניין הזה. אולי נעשה לשנה את החוק?

לא, לא, לא יודע כמו מה. רגע, אבל אני באמצע, דקה. אני אבל מבקש דבר אחר. אני מבקש, שי, תבדקו את מה שהיה במהלך השנים האלה. הוא צודק בעניין הזה. אם אתם תראו שיש דבר ששם היתום סובל כתוצאה מהעניין הזה שהוא יצטרך לשלם מס רכישה או כל מה שנלווה לעניין, לפרש את החוק. החוק חל על המקרה הזה, שהיה גם לפני שנה. הרי הייתם צריכים לעשות את זה בנוהל ואמרתם שפתרתם דברים. אני מבקש שתפתרו את זה. מה אתה רוצה, את התיקים שנסגרו? התיקים הפתוחים. אי אפשר לעשות את החוק רטרו. הפתוחים, אין בעיה, אתה מדבר על פתוח. הרי מה שלא פתוח, מה שלא פתוח אתה דאגת לסגור את זה. תיקים פתוחים, אבל החל מהיום. אם ייסגר לי מחר תיק, אז לא עשינו כלום. שוב, אם מחר אני מקבל. לא, קודם כל תדע לך שרשות המיסים הוגנים.

ואם יש משהו פתוח, שי, מה אתה מבסוט? שפרגנתי לכם? זה סתם בצחוק, מה אתה מתלהב? יש דברים שהולכים גם בדרך הטבע. כשהם מבינים שיש חקיקה. לא, אבל באמת, שיהיה הגינות. כי עד עכשיו נהגתם בנוהל, אמרתם שיש בעיה. אם יש פרוטוקול היום שרשות המיסים מבינה שזה ככה,

תודה רבה.

שי אהרונוביץ אתה רוצה להגיד משהו לעם ישראל?

אני רציתי לומר, לא, אני רציתי לומר שאנחנו עשינו עוד פעם סטטיסטיקות בימים האחרונים. ומעל 80% מהמקרים של יתומים שרכשו, למשל בשנת 2022 קיבלו את הפטור. קיבלו את ההקלה במס רכישה.

עובדה שבסופו של יום החוזר מ-2011 כן נתן מענה למרבית המקרים.

הוא לא נתן מענה לכל המקרים ובגלל זה אנחנו פה היום. במרבית המקרים שאתם הכרתם. אני חוזר שוב. לא, לא, אנחנו הוצאנו את הסטטיסטיקה. אנחנו הוצאנו מהמחשב את כל אותם הרוכשים שאחד מהוריהם נפטר. הבקשה שלנו שאם יש תיקים פתוחים כאלה להתחשב בחקיקה הזאת.

ולעשות את מה שעשיתם לפי מה שאתה אומר ב-80%-90% מהמקרים עשיתם בין כה וכה. תעשו גם. לגבי מה שאמרת לגבי הלוואות, אתה מתכוון גם משכנתה כמובן. הלוואה זה כולל משכנתה.

אני שואל, הוא אמר את זה. כן, אוקיי. אוקיי, תקריאי את החוק. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 101) (רכישת דירה עבור ילד יתום מאחד מהוריו), התשפ"ג-2023 תיקון סעיף 9 1. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן החוק העיקרי), בסעיף 9(ג1ג)(4)(ג), אחרי "למעט ילד נשוי" יבוא "או ילד יתום מאחד מהוריו". בעצם סעיף קטן (ג) מדבר על זה שאם הוא רוכש או בן זוגו למעט בן זוג הגר בדרך קבע בנפרד וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילד נשוי. פה התווסף "או ילד יתום מאחד מהוריו", זאת אומרת מאם או מאב, כרוכש אחד. סתם שאני לא אתבלבל, כי המשפטנים תמיד מפתיעים אותי. אם זה או מאם או מאב, זה ברור שאם זה אב ואם, זה ביחד חלילה, זה כן. זה מאחד מהוריו לפחות. תיקון סעיף 49 2. בסעיף 49(ב) לחוק העיקרי, אחרי "ילדים נשואים" יבוא "או ילדים יתומים מאחד מהוריהם". אז סעיף 49 מתייחס בעצם לשבח. בסעיף קטן (ב) נכתב "לעניין פרק זה יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילדים נשואים". כאן התווסף "או ילדים יתומים מאחד מהוריהם כמוכר אחד". עכשיו רגע, רק פה אנחנו נוסיף גם תחילה. התחילה תהיה מיום הפרסום והתחולה ננסח כך שזה יחול לגבי מכירת זכות במקרקעין שנעשתה מיום תחילתו של החוק ואילך. שי, רוצה להתייחס?

טוב. הסתייגויות? אגב, הם לא נמצאים. לא נמצאים. לא, הם צריכים את זה רק למליאה, זה הכול. הם לא נמצאים, נו. אז הסתייגויות של קבוצת "יש עתיד": בשם החוק, אחרי "מהוריו" יבוא "הביולוגי או המאמץ". מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. שם החוק אנחנו לא נוכל לתקן, כי זה בעצם תיקון לחוק קיים. אז אני אעבור הלאה. אחרי "נשוי" יבוא "עם בת זוגו הידועה בציבור". מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. אחרי "מהוריו" יבוא "הביולוגי או המאמץ" מי בעד, מי נגד? מי נמנע?

אחרי "מהוריו" יבוא "הביולוגי אשר היה סמוך - - - מי בעד, מי נגד?

אחרי "נשואים" יבוא "או חיים עם בת זוג ידועה בציבור". מי בעד, מי נגד?

הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. אחרי "מהוריהם" יבוא "הביולוגי או המאמץ". מי בעד, מי נגד? מי נמנע?

אחרי "מהוריהם" יבוא "הביולוגי או שהיה - - - מי בעד, מי נגד? מי נמנע?

מה עוד? בסדר גמור, נו?

אז אנחנו עוברים להסתייגויות של קבוצת "העבודה". ההסתייגות הראשונה מתייחסת לחוק הקיים ולא לתיקון, אז אני עוברת עליה. גם ההסתייגות השנייה. מי בעד, הרב גפני. לא משנה, אחר כך. מי בעד העמוד? מי נגד? שש ההסתייגויות הראשונות מתייחסות בעצם לחוק הקיים. לא צריך, זהו, נמחק. אז אנחנו עוברים להסתייגות מס' 7. במקום המילים "או ילד יתום מאחד מהוריו" יבוא "או ילד או ילדה יתום או יתומה מאביו או מאמו". אבל זה כולל, הילד זה גם ילדה. בסדר, זה ההסתייגות. מי בעד, מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

יבוא "או שהתייתם מאפוטרופוס" זה כמו כבישים, כבישות של מרב מיכאלי. "או שהתייתם מאפוטרופוס שהיה הדמות המרכזית בחייו". מי בעד, מי נגד? מי נמנע?

יבוא "או משניהם" מי בעד, מי נגד? מי נמנע?

אגב, יש אפוטרופוס או אפוטרופוסית.

במקום "החוק העיקרי" יבוא "חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה". מי בעד, מי

מי נמנע?

במקום "ילדים נשואים" יבוא "ילדים או ילדות נשואים או נשואות" מי בעד, מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. מי בעדה, מי נגד, מי נגדה? זה לא. במקום "אחד מהוריהם" - - - מזל שהיא לא יושבת ראש ועדה. מי בעד, מי נגד? מי נמנע?

מאחורה יש לך שם. בסדר, לא. די, אל תוסיפו לה. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 101) (רכישת דירה עבור ילד יתום מאחד מהוריו), התשפ"ג-2023, לאחר שההסתייגויות לא התקבלו, אני מבקש להצביע על החוק כולו. על סעיף 1 ו-2 בחוק והתחולה שהוסיפה היועצת המשפטית, מה שהוקרא. השינויים שהוקראו. מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית,

מי נגד? מי נמנע? הצבעה הצעת החוק אושרה. תודה רבה. אני מודה לך, חבר הכנסת יעקב אשר. את מה שאנחנו עשינו פה במשך הרבה זמן ולא הצלחנו אתה באת עם חוק וזהו. זהו, אני ביקשתי רשות דיבור עוד לפני שזה. אני קודם כל רוצה להודות לך, אדוני יושב הראש, גם על פעילות של ארבע שנים, שגם עשינו אותה ביחד, אבל פעם אחרי פעם אחרי פעם, כי בסוף זו התוצאה. והדבר הכי חשוב זה גם על המהירות שמהרגע שזה עבר, עם כל הקשיים שהיו, אני מודה לך על הדבר הזה. ואני חושב שבאמת הזכויות הן עצומות. ואני מודה גם לרשות המיסים על שיתוף הפעולה ומשרד האוצר, אגף תקציבים. שאני אמרתי להם דבר אחד. בקיצור, אל תחשבנו את הכסף - - - זה לא שלכם. זה כסף שמגיע להם. אם היו עובדים לפי הנהלים, אז לא הייתה שום הוצאה למדינה. אבל ישר כוח, הרב גפני. ותמשיכו הלאה. ומכאן נתפצל לוועדותינו. יעקב, אני גם רוצה להגיד תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי. תודה רבה כמובן לנציגי המשרדים שבאו וליוו אותנו. רגע, אפשר לקחת אחורנית? ואת חבר הכנסת ינון אזולאי. זה כבר לא נחשב. יש לך דקות דיבור במליאה, שם תנצל את זה. אני רגיל להודות לארז מלול, זה מה שאני יודע. תאמין לי שאתה צריך להודות לפינדרוס שאתה פה במקומו. אבל בסדר, בכל אופן, אני רק רוצה להגיד לך שיעקב אשר לימד אותנו משהו. הרבה זמן וחוק וזה, אני מציע שאנחנו נחוקק איזה שהוא חוק לגבי כל הבעיות במצוקת הדיור. זה בסוף יגיע אליו ושם נעביר את זה. נגד גם המשרדים שצריך לעשות. אני מציע שנעשה את זה. רגע, רגע, אני רוצה את רשות הדיבור. אבל תודה רבה לך ולכולם, באמת הצעת חוק טובה.

היועצת המשפטית, אמרו לך תודה רבה. רגע, דקה אחת. לא, בשביל הפרוטוקול רק. אני רוצה, ינון אזולאי, מאחר ואתה יש לך גם עוזרים שיודעים לקרוא פרוטוקולים, כנראה שגם הדיונים שהיו בוועדה היו דיונים שאני יזמתי והרב גפני הביא את זה לדיון מיידי ומפה והלאה לקח את זה קדימה. אז ככה זה לא שהיה משהו ומישהו פה הרגיע בסוף עם חוק. החוק שלי כבר לפני שלוש שנים יושב. אני יודע. אנחנו רוצים לרוץ לשיכון.

הפסקה 10 דקות, אחרי זה אנחנו עוברים לנושא של הקנאביס. הפסקה 10 דקות. הישיבה ננעלה בשעה 13:30.